בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הישיבה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה. זה דיון המשך של הדיון הקודם שהיה על השפעת הקורונה על תעסוקת ורווחת האוכלוסייה הערבית. ננסה היום להתמקד בשני נושאים עיקריים. הראשון, כל הנושא של הלוואות בערבות מדינה והתייחסות הבנקים באופן כללי לאוכלוסייה, מאחר ושמענו הרבה תלונות בדיון הקודם וגם בפניות ישירות אלי ולשאר חברי הכנסת, טענות קשות על הקשחה בעמדת הבנקים. נעבור אחר כך לדיון המשך בנושא הרווחה של האוכלוסייה בהשפעת הקורונה.

מאוד מכבדת את העבודה הקשה שעשיתם במרכז המחקר והמידע בכנסת. אתמול בלילה קיבלנו נתונים עדכניים מאגף החשב הכללי. סך כל הבקשות להלוואות לערבות מדינה היו 56,195. 64% מתוכן אלו בקשות שכבר טופלו, שעברו לטיפול הבנקים. 70% מתוך 64% הבקשות אושרו, שזה 25,000 בקשות, ו-30% בקשות להלוואות נדחו. סכום ההלוואות שאושר עומד על 9 מיליארד 860 מיליון. לגבי הנתונים בפילוח המגזרי, הצלחנו לקבל את הנתונים גם על ההלוואות שאושרו. חשוב להדגיש שהפילוח הוא לפי ישובים, לפי המיקום של העסק. מיקום העסק, או מיקום חשבון הבנק? המיקום של העסק. מתוך 25,000 הלוואות שאושרו,

הערבי. פחות ממיליארד.

8%. אם אנחנו עושים את החישוב של סכום ההלוואה הממוצעת שאושרה,

אנחנו רואים ש-13% בקשות הוגשו, רק 11% מתוכן אושרו. מה שאושר זה בסכומים יותר נמוכים. ההבדל בין

הבקשות שהוגשו

אחוז הבקשות שאושרו הוא לא גבוה, הוא 2%. בדיוק. אנחנו רואים איזו שהיא ירידה מסוימת. הנקודה היא שהסכומים משמעותית יותר נמוכים. האם הסכומים שמאושרים הם לפי החלטת הבנק, לא לפי הבקשה? יכול להיות שיש גם פער בנושא הזה. אני יודע שסכומי הבקשות שהגיעו היו סכומים מאוד גבוהים אמרו לי משהו כמו כמעט 40 מיליארד. לפעמים העסקים מגישים בקשות מעבר לתקרה במסגרת הקרן. מה שמעניין אותי זה האחוז של אלה שסורבו, הסיבות. בעלי עסקים מתקשרים ומדווחים שמסורבות הבקשות שלהם. הרבה פעמים הם מגישים בקשות והסכום שניתן להם הוא קטן. הנתונים של קרן ההלוואות מנוהלים על ידי החשכ"ל,

ישראל. לא היה לי את הפילוח של המגזר הערבי עד עכשיו. אני שמחה שתרמתי לכם לדעת מה קורה בפינה הזאת. בתחילת המשבר, פניתי לאיגוד הבנקים וביקשתי שיפיצו איזו שהיא מדיניות ברורה לגבי הקלה בקבלת אשראי והלוואות מהבנקים, וזה עוד לפני שידענו שתהיה קרן הלוואות בערבות מדינה. נאמר לי שהבנקים קיבלו הוראה לאפשר חריגה באשראי של עד 100,000 לעסקים ועד 5,000 לאנשים פרטיים. ממה שאני שומעת מהציבור ומהפניות החוזרות ונשנות, העסקים הם על סף התמוטטות. לא רק שלא הקלו - הקשיחו את התנאים.

לא רואה הקשחה בנתונים שהמ.מ.מ נתן. אנחנו רואים שהמגזר הערבי נמצא באופן דומה למגזר היהודי, אין הבדלים חריגים. את סכום ההלוואה היותר נמוך אני נוטה לייחס לפעילות במגזרים שהם יותר מסוכנים ואולי דורשים הלוואות בהיקפים יותר נמוכים. לא הייתי קופצת למסקנה שיש פה איזה שהוא הבדל בולט. כשדיברתי על הקשחה, דיברתי באופן כללי. ההקשחה בעניין האשראי בולטת בבנקים. לא ספציפית למגזר.

יכול להיות שזה בגלל שהעסקים באוכלוסייה הערבית הם בתחומים המסוכנים,

כמו שירותים. בואי תספרי לי מה התפקיד שלכם ואיך את מסתכלת על מה שהבנקים עושים בתקופה הזאת. יש הבדל בגודל

יש תחומים שאשראי הוא לא פתרון נכון לבעיה שנוצרה. אם הסיכוי שהעסק יחזיר את האשראי לבנק הוא מאוד מאוד נמוך, הדרך הנכונה לכל הפחות היא לתת ערבות ממשלתית בהיקף יותר משמעותי, אם לא משהו מעבר לזה, כמו למשל מתן מענקים. לא בהכרח כל הבעיות של המשבר צריכות להיות מטופלות אך ורק על ידי אשראי,

כמובן נכון לכל האוכלוסייה. מה הכוונה במענקים? אנחנו רואים מה קורה בעולם. יש ממשלות שבוחרות להעביר סכומים כמענק, לא כחלק מהלוואה. לא במחוזותינו. לפי המסמך של המ.מ.מ רואים ירידה

בעסקים הקטנים. בעסקים הקטנים, לא בסך האשראי העסקי. יש ירידה בעסקים הקטנים, וזה נובע בעיקר מזה שבהתחלה לקח זמן עד שהקרן לעסקים קטנים התחילה לפעול. מהרגע שהקרן התחילה לפעול, אנחנו רואים שניתנים דרכה ובאמצעים אחרים היקפים מאוד מאוד משמעותיים.

בנק ישראל נקט בצעד נוסף בנוסף לקרן - הוא מאפשר לבנקים לקחת הלוואות מוזלות דרך בנק ישראל, הלוואות מוניטריות, בגין אשראי שהם מעמידים לעסקים קטנים. כל המערכת נרתמת על מנת לאפשר את זה. מכיוון שכל זה התחיל בפיגור, אנחנו עוד לא רואים את סך ההשפעה. בהתחלה הייתה ירידה באשראי לעסקים קטנים, אבל זה הולך ופוחת. המסמך שיש בידינו, שמתייחס למרץ ואפריל, מראה ירידה. אני מפרידה בין מרץ לאפריל. אתם מסתכלים על הנתונים יחד. במרץ הייתה ירידה מאוד חזקה ובאפריל איזו שהיא עלייה,

אלו שתי התלונות העיקריות שהיו. מה שחשוב זה לראות מה הם הענפים שבהם ההלוואות נדחו, לראות אם מדובר בענפים יותר מסוכנים. כמו שבנק ישראל אמר בסקירה השנתית שלו, יש תחומים מסוימים, כמו מסעדות,

שהקרן בערבות מדינה לא נותנת את המענה המספיק. ד"ר זיו אמרה שיש ענפים שנחשבים אצל הבנקים מסוכנים יותר. כולנו ידענו על הבעיות של המסעדות גם

שנסגרות כל הזמן בישראל. יש עסקים אחרים שהתלוננו על זה שאישרו להם סכום הרבה יותר מופחת ממה שהם ביקשו, ויש עסקים שהתלוננו על כך שהם נדחו על הסף. רואים את ההבדל בסכומים בין שתי האוכלוסיות. משרד האוצר, יש לך פילוח של מספר הבקשות להלוואות שנדחו? 60% דחייה בישובים היהודים,

ו-16% דחייה בישובים הלא יהודיים. מה כמות הפניות שלא טופלו עדיין?

יש דחייה של 10,800 בקשות. מתוך 10,800 בקשות, 60% הן בקשות שנדחו בישובים יהודים,

ו-16% בישובים הלא יהודים. אחוז הדחיות הרבה יותר גדול מאחוז

השטח אומר שיש הקשחה מצד הבנקים בשני

אישור הלוואה וסכום מאושר. אתה יכול להראות לי אחוז גבוה של הלוואות שאושרו, אבל כשאתה מסתכל על הסכומים, הסכומים הם מאוד נמוכים ממה שמתבקש. אתם לא רואים את

אני יודעת שהבעיה העיקרית היא באחוז הערבות של המדינה. אם המדינה הייתה מספקת ערבות יותר גבוהה,

בצורה אחרת ולא להרגיש שהם מסתכנים יותר

זו בעיה להציג פילוח לפי בנקים.

הסוגיה היא סוגיה משפטית. זו סוגיה שעלתה כבר בעבר מוועדה אחרת. זו סוגיה שהיא רגישה, אבל אני אבחן אותה שוב. יש הבדל

אני חושב שממוצע ההלוואה שהועמדה וממוצע ההלוואה שהתבקשה זה נתון חשוב שיכול לתרום לדיון של הוועדה. דבר נוסף שדיברנו עליו מקודם היה הפילוח

אנחנו רואים שהמצב הכלכלי הולך ומחמיר. עכשיו כשהעסקים התחילו לחזור, כשהמשק התחיל לחזור לפעילות,

זה לא שהם ממשיכים להיות בחל"ת - הם פשוט

הכי גרוע בשלב הזה הוא זה שרווחת הציבור, זכויות העובדים והשכירים תלויות בעושרם של הטייקונים והמעסיקים הגדולים. הציבור תלוי בכמה כסף נותנת

אנחנו שוב פעם עם מדיניות מפלה בתוך משבר. ביקשתי לערב את נציבות שירות המדינה. יש הסכם קיבוצי עם

אני רוצה לספר על המצב בדרום כפי שהוא בשגרה. המצב בדרום הוא קשה - אפילו יותר קשה משאר האוכלוסיות. המצב בחירום הוא עוד יותר לא פשוט. מבחינת משפחות, ובעיקר משפחות נזקקות, אנחנו משערים שככל שהזמן יתקדם המצוקה רק

יש חשש כבר מאוד מהתפרצות של גל שני שעלול לתפוס אותנו לא מוכנים. אולי זו ההזדמנות להציג את הנושא הזה כנושא שצריך להיערך

ראינו שהפגיעה בעסקים האלה היא פגיעה מאוד גדולה שלא זוכה להתייחסות.

תשתיות. האירוע הזה תפס אותנו, את החברה הערבית-הבדואית בדרום, כל כך לא מוכנים מבחינת תשתיות

האם זה המצב? תסביר לנו מה קורה שם.

יש את הכפרים המוכרים בעיר רהט,

ויש את שתי המועצות האזוריות שנותנות שירות ליישובים המוכרים שלהן

לא ידענו איפה מבצעים את הבידוד, אם יש מקום מיוחד לזה. הסוגיות הן סוגיות מאוד מורכבות ומעבר ליכולת

יש לנו דוחות מאוד מאוד מפורטים לגבי תיאור התקופה של החודש האחרון, דוחות שיצאו מחדר המצב

גם לאזורים שאין בהם שירות בשגרה, איך להגיע לכל הכפרים הלא מוכרים ולספק שירות. הייתה עבודה משותפת.

לחזק אותו ולבנות אותו בצורה יותר מקצועית.

וגם עלייה בנזקקות של אנשים כי עכשיו הרבה יצטרפו ללשכות בגלל האבטלה ובגלל כל מיני בעיות שנוצרו בתקופה הזאת. המדיניות של המשרד שלנו היא לתת תקציבים מיוחדים למקרים מיוחדים, רק שהדיווח הוא דרך הרשות. מה זאת אומרת דרך

אי אפשר שמועצות כל כך חלשות יוציאו קודם את התקציב ואחר כך ישלמו להן, כי הן להן מאיפה. במיוחד עכשיו כשהן בשביתה בגלל המצב הכלכלי הקשה. איפשרו לנו עכשיו להמיר מכסות ולהקים אזורים חכמים אזוריים, שזה דבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו מול המשרד על-מנת שנוכל

כאשר כל שאר התקציב שניתן ולא מנוצל פשוט הולך. ביקשנו שיאפשרו לנו לקחת את ה-100% וכל מנהל יבחר מה לעשות. אם המנהל ירצה להמיר את כל ה-100% שניתנים

אני לא אומרת שנמיר את כולם,

מכיר את התכניות שהוא יכול לתת לילדים האלה בתוך המרחב שלהם, בתוך החברה שלהם. הוא יחליט כמה להמיר. אנחנו רוצים שיתנו לנו את ההזדמנות הזאת, אחרת רוב התקציב שלנו מוחזר וניתן

במצב של המועצות המקומיות היום ואפילו במועצות החזקות

מבקשים את ההשתתפות של הפונים עצמם, מה שמאוד מקשה על האוכלוסייה.

אתם מתחילים לשים לב למצוקה שהתעצמה אחרי הקורונה

שזה מתחת לסוציו אקונומי ארבע, משלושה חודשים או משישה חודשים של מצ'ינג על שירותי רווחה. אם יעשו את זה, זה יהיה סוג של תמיכה גם לרשות המקומית וגם לאזרח הפשוט

אני באמת מקווה. אני לא רואה שהמועצות יכולות לתת שירותים. הן כולן יקרסו אם לא יתנו להן את העזרה הדרושה. האם

את יודעת את הדעה שלנו על כל זה.

האם קיבלתם הודעה על כך שהולכים להוסיף תקציב או

אנחנו בדרג המקצועי עמלים עכשיו על היערכות בכמה זירות. אנחנו עושים כרגע התאמות במגוון רחב של דברים. אנחנו מאוד עסוקים היום בקטע של הליווי של המשפחות

ככל שאנחנו

יש לנו היום את כל האנשים בשביל לראות מה אפשר לעשות. אנחנו עוסקים גם בחלוקה של מחשבים, כי אנחנו מודעים לזה שלחלק מהמשפחות אין מענה. המענים ניתנים גם בחברה הבדואית,

אני אשמח לקבל את המידע. ההצעות שלנו שהיו קשורות למצ'ינג ולפטור של

כמו הקשישים ובני הנוער, האם זה בדיון אצלכם?

רוב הנהגים בחברת קווים הם צפוניים

בסוף חודש אפריל התקשרו אלינו ואמרו לנו שאנחנו אמורים לחזור לעבודה בתנאים אחרים, בתנאים שונים

אני צריכה ללמוד יותר את הנושא. אתם הולכים על תביעה משפטית נגד החברה? יש לנו עורך דין שמתנהל מול החברה. אתמול אמורה הייתה להיות ישיבה עם המנכ"ל ועם עורך הדין שלנו,

הוא לא הופיע

ההתנהלות מול חברה פרטית היא אחרת. חברת הכנסת סונדוס בקשר איתכם. אנחנו ניצור איזו שהיא שיחה אחרי הדיון,

אפשר.

תחבורה וכו' כדי לשלב נשים ערביות בשוק התעסוקה, אני רק אתייחס לדברים שלדעתי צריך ללמוד מהתקופה הזאת,

אני אתחיל מדמי

למייל שלי הגיעו גם פניות מנשים יהודיות שעומדות מול מצב שבו אין פתרון לילדים שלהן כי רק חלק מהמסגרות חזרו לפעול. נכון. חלק מהמסגרות לא חזרו, חלק חזרו לפעילות חלקית שלא מאפשרת

צריך להנגיש את האתרים ואת המידע בשפה הערבית.

ההנגשה צריכה להיות דבר שבשגרה, לא רק בתקופת החירום. נקודה נוספת זה עובדות משק בית שעוד לא זכו לפתרון. צריך לחשוב איך מחייבים מעסיקים לדווח על הנשים האלו לביטוח

אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משלבים חזרה בשוק העבודה את כל הנשים בחברה הערבית ואת כל העובדים. אני חושבת שההערות שאמרת הן מאוד חשובות.

הם מתכוננים לשלב חזרה את הנשים הערביות לשוק

שמתאימים במאה אחוז עוד לפני הקורונה. זה לא עובד, חבר'ה. אי אפשר לפתור בעיות עם כלים ישנים שלא לוקחים בחשבון את ההתפתחויות שקרו בחודשיים האחרונים. אני מקווה שמה שנאמר לי בדיון הזה על כך שהרווחה מנסים ללמוד את התוצאות של החודשיים

כולנו יודעים שכאשר יהיו אחוזי אבטלה יותר גבוהים ופחות דרישה לשיבוץ במקומות עבודה, יהיה ניצול יותר גדול של העובדים והעובדות. צרך לפקוח את

צריך שמנגנוני האכיפה יפעלו ביתר שאת כדי לשמור על תנאי התעסוקה של העובדים. הדוגמה של נהגי האוטובוס של חברת קווים

אני מאוד מקווה שנצליח להפעיל את הלחץ המחויב על שני המשרדים, אחרת הרבה ממקבלי השירות בחברה הערבית ינשרו מכל מיני מסגרות אם זה מסגרות לקשישים, אם זה מסגרות

אני מאוד מקווה שנקבל תשובה מהירה בנושא הזה, אחרת יחזירו את התקציבים האלה, וחבל.

גם בשירותים הניתנים, גם בתשתיות

בכפרים הבלתי מוכרים? אנחנו עובדים מול אל-קסום ונווה מדבר. אפשר לקבל עוד היום מה הוקצה באופן מיוחד לכפרים הבלתי מוכרים אם זה מבחינת מחשבים,

תווי מזון? דרך איפה עבר כל התקצוב המיוחד והייעודי לכפרים הבלתי מוכרים? חברת הכנסת עאידה תומא, אנחנו עובדים באמצעות אל קסום ונווה מדבר. דרכם אנחנו נותנים את המענה לאוכלוסייה שנמצאת בשטחם. אפשר לפנות לאל-קסום ולנווה מדבר על-מנת לראות איזה משפחות, איזה אזורים. אני לא שואלת על משפחות. מה הוקצה באופן ייעודי לאל-קסום ולנווה מדבר כדי שהם יעבירו לכפרים הבלתי מוכרים או לאזרחים שנמצאים בכפרים הבלתי מוכרים? אם היה משהו ייעודי, אני אשמח לקבל. העברנו ייעודי לאוכלוסייה הבדואית בדרום. ההקצאות שלכם היו כלליות, לא היה משהו ספציפי לכפרים הבלתי מוכרים. היה לנו ספציפי לבדואים בדרום. היו לנו הקצאות עם עדיפויות כאלו ואחרות. מה זאת אומרת "היה לנו ספציפי לבדואים בדרום"? בכל המדינה היו דברים בתקופה הזאת. השגנו תרומה ייעודית גם לבדואים בדרום. אפשר לקבל מידע יותר ספציפי

כן, אנחנו נעביר. ואת החלוקה שנעשתה למועצות המקומיות הקיימות ולמועצות האזוריות

בכפרים הבלתי מוכרים. מועצות מקומיות קיימות שמתעסקות עם האוכלוסייה הבדואית? כן. אני אשמח אם אקבל את זה עוד היום או מחר.

אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההחלטות של היום. אני מודה לצוות הוועדה שעבד באופן מיוחד בוועדה הזאת. הוועדה, כפי שאתם יודעים, היא ועדה מיוחדת שהוקמה בתקופת המעבר עד להקמת ממשלה.

לא יודעת אם נצליח לקיים עוד ישיבות של הוועדה, כי הוועדות הקבועות אמורות לקום מאוד מהר. הוועדה הזאת תסיים את עבודתה ברגע שתהיה ועדת עבודה,

היה לי הכבוד לעמוד בראש הוועדה הזאת. קיבלתי חברי כנסת מאוד פעילים ופעלתנים. אני חושבת שהוועדה עשתה עבודה טובה. תודה רבה,

שהובלת את זה איתי, ותודה לענת, היועצת המשפטית. אני מאוד מאוד מקווה שהוועדה שתקום ומי שיעמוד בראשה ישכילו לקחת חלק מההמלצות והדרישות של הוועדה הזאת כדי לענות על הצרכים של כלל האוכלוסייה במדינת ישראל - במיוחד הקבוצות שנפגעו קשה מהתקופה הזאת - וינסו לקדם את ההחלטות מול המשרדים השונים. אני בעצמי אעקוב אחר העבודה הקשה, אחר ההחלטות שקיבלנו בוועדה הזאת, ואמשיך להיאבק למען האזרח הפשוט. גם לך תודה,

היית עניינית,

מקסימה, הבאת נושאים כל כך בוערים וחשובים. אני בטוחה שהייתה לך תרומה גדולה ומעמיקה לכלל הנושאים בתקופת המשבר הזאת.

שיתוף הפעולה, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:50.